בוקר טוב לכולם, היום יום רביעי, א' ראש חודש, ל' בתשרי תשפ"ב, ה-6 באוקטובר 2021. אני מתכבד לפתוח את הישיבה עם עצמי. אנחנו נתחיל את סדר היום עם הצעת החוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב-2021,